אני רוצה לפתוח את ישיבת הוועדה, היום יום שני, כ"ה בתמוז,

אנחנו נתחיל לדון בהסתייגויות של הצעת חוק תכנון משק החלב.